פרק ט' (מסים), למעט סעיפים 40-41 ו-45-47 מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2023), התשפ"ג-2023. סעיפים 42-44 הקצאת חשבוניות. שלומית,